עופר מלכה מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים טל פוקס עו"ד, משרד הבריאות רפ"ק מירב שץ ק' תיאום מינהלת אכיפה קורונה ארצית, המשרד

עו"ד חיצונית, בריטיש איירווייס איתי עצמון נעמה דניאל עידית חנוכה רונית רבי שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. 15 במרץ 2021,

את יודעת לומר לי, לא יודע אם את, או מישהו יודע לומר לי כמה ישראלים באמת רוצים לחזור? אני לא יודעת להגיד.

שהממשלה החליטה לעשות אחרי דיונים וכו', זה שביום שישי הופץ

לכן אנחנו פה נגיד בסוף הדיון תראה, עד היום לכל אזהרה שאמרנו בסוף הדיון הקשיבו לנו. והיא קרתה.

אבל, ברשותך, הייתי בוועדת החוקה כשהייתה היועצת המשפטית של משרד הפנים וסיפרתי לה סיפור,

נתב"ג ערוך לקלוט הרבה יותר במסגרת תו ירוק ותו סגול ומה שלא רוצים, הם אמרו לנו שגם מבחינת הבדיקות והכול. אין שום סיבה למנוע מכל בן אדם, בטח לא מישראלי שרוצה להגיע למדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה לצאת מגדרה כדי לעזור לו להגיע,

צריכה להביא אותו, זה האתוס

אין לי מספיק

תמשיכי בתקנות החדשות. אבל אז יכול להיות מצב בטיסה, נגיד קטמנדו,

תבוא חברת התעופה - - - לא ידוע למה אני תקוע עם המקום הזה,

אבל תבוא חברת התעופה

ככל האפשר, בהתחשב בכלל היעדים לגביהם הוגשו בקשות כאמור, וברמת הביקוש של חברות התעופה ליעדים השונים, ובאופן שוויוני בין מפעילים אוויריים הפועלים לאותם יעדים,

חלונות הזמן לנחיתה יהיו בכפוף לעמידה בתקנות אחרות, בתקנות הגבלת פעילות,

איך זה מתיישב?

שכשקוראים את התקנה בנוסח המשולב כתוב ש"בהקצאת חלונות זמן... מפעיל

אני לא רואה את עצמי מכנס ועדה בשבוע הבא. אני פונה לחבריי במשרד הבריאות. תשמע,

ברור לי שזה - - - הקנאות נדרשת בימים כתיקונם להיצמד לאותם אבל תחשבו,

שאם יהיה יותר קשה לחיות בלי זה ועם השני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס במקומכם, אבל קחו את זה בחשבון. דבר שני, אני אומר לכם שיש לכם הזדמנות. מתי אמור להיות הדיון בבג"ץ?

היום אנחנו אמורים לעדכן רק על התוצאות של הסקר של משרד החוץ. עד השעה ארבע המדינה נתבקשה לעדכן. בעצם זה בשל להחלטה של השופטים או לתת צו מוחלט. אני מזכירה, היה צו על תנאי - - - לתקן אותך. השופטים מחליטים בהיעדר פעולה שלנו המחוקקים, אז אם אני יכול לגמור את זה פה אז גם כן גמרנו להם את העבודה. שליש אנחנו גומרים להם את העבודה,

ביטול המכסה, וביטול ועדת החריגים על מחוסנים. בסדר, לא עלינו המלאכה לגמור. ובכל זאת אתם משאירים ארבעה ימים ומשאירים את - - - זה כרגע מעליי. מאחר שקראנו והערנו לכם ואמרנו, ובכל זאת לא קניתם את העצות שלנו, אני אביא אותן להצבעה. מי בעד אישור התקנות? סליחה, לפני כן הייתה בקשה לרשות דיבור,

שלום, יושב-ראש הוועדה, תודה רבה.

אני רוצה להצטרף גם לדבריך וגם לדברי חבר הכנסת בועז טופורובסקי, חייבים לפעול לביטול המכסה כי זה ביצה ותרנגולת. בוודאי שהמכסה לא מתמלאת, כי אי-אפשר לפעול, אי-אפשר להזמין טיסות, אי-אפשר לדעת - - - בביצים, בענף המטילות אנחנו בעד המכסות.

רוצה להגיד דבר אחר.

אני לא מתערבת בהחלטות, לא כלום, דבר אחד, חייבים לצאת בתחינה למשרד התחבורה. חייבים כאן נהלי עבודה שיהיה אפשר להוציא את כל ההחלטות היפות האלה מהוועדה לפועל בגלל שאי-אפשר. מה שקורה זה שכל פעם ההחלטות על איזה חברות קיבלו הקצאה להתאים לאיזה יעדים מתקבלות מהרגע להרגע. אתם צריכים להבין מה הולך בענף מאות ואלפי הזמנות מתבטלות וחוזרות. אי-אפשר. כל מה שאנחנו מבקשים זה לא חודשים מראש ולא צפי ולא עתיד, שבועיים. אפשר לקבל צפי לשבועיים? איזה יעדים, איזה מדינות, איזה קריטריונים,

זה בלי שום קשר לתקנות, תעשו את זה.

תנו להם כלים. אני אומר שבלי שום קשר לתקנות צריך לאפשר להם אין זמן למידן, הוא שומע אותי, אין זמן אני חושב שצריך לאפשר לחברות לתפקד בעולם של ודאות. הקושי ברור. סליחה, משרד התחבורה, אתם יודעים מה, ביום שלישי יגידו מה בשבוע הבא.

אי-אפשר מהרגע להרגע, זה לא חנות לממכר פיצוחים. רגע, גם כשאני איתך את מפריעה לי?

אני חושב שבסוף הקושי הזה מתגלגל גם לנוסע, עם עולם אי הוודאות הזה הוא צריך ללכת לחפש את זה בנרות,

לאן יש,

בכל הדברים האלה צריך מרווח של שבוע, בעידן הקורונה אני יכול לחיות עם זה.

גם את זה לא? באופן כללי אתם צודקים שאנחנו - - - אדוני, רק השלמה אחת. ואז ניכנס לעוד גל של ביטולים.

סליחה. אני אומר שאתם צודקים שמה-26 בינואר אנחנו בהגבלת יעדים מתמשכת.

היה לנו פרנקפורט, ואז פרנקפורט וניו יורק,

לפחות הבשורה היא שהגבלת היעדים נגמרה. הדבר המאוד קשה הזה שדיברה עליו גב' לאופר, שלאנשים בעצם אין לוח טיסות מתוכנן, את זה אני מקווה שזה יפתור. אז עצם ביטול הגבלת היעדים חוזרים להתנהל כמו - - - אם לא תפעלו זה לא יפתור את זה. אז אני מבקש שרת"א תפעל.

הצבעה בעד, 1 נגד, אין נמנעים, אין התקנות אושרו.

תודה רבה, אדוני. תבואו בפעם הבאה בלי מכסות ובלי השליש השלישי גם כן. לגבי השליש השלישי, מחוסנים, תמשיכו לשמור עלינו, זה כן. מאה אחוז.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:04.